אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופת גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון),